בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה,

בסוף הגעת, זה מה שחשוב. תודה רבה. אני אשמח להצעה לסדר, אדוני, חצי דקה. תגיד מהר בגלל שאין לנו הרבה זמן.

מדובר פה על הבית הפרטי שלו, לא על בלפור.

אני גם רוצה שישפצו לי את הבית. למה את לא

אם את ממשיכה להפריע אני אוציא אותך שוב.

אני רואה על העיניים שלך את השנאה לנתניהו. לא, אני אומרת שגם אני רוצה שיפוץ. מה הקשר לשנאה? חס וחלילה, זה דאגה לאזרחי מדינת ישראל. אף אחד לא שונא אף אחד כאן. אנחנו דואגים לכספי הציבור. גפני, אתה טועה בזה, אף אחד לא שונא אף

לא, לא, יש דיון מהותי.

זה לא הגיוני מה שקורה פה עם חברי הכנסת מהליכוד. לא היית צריך לגייס אותם על מלא. - - - יישא בכל ההוצאות הנדרשות ובכלל זה בהוצאות

לא הבנתי, על מה הדיון הזה? אנחנו דנים על האם לתת להם יותר כסף? רפובליקת ויימאר. סליחה, זה לא הסבר, אתה מקריא. להקריא, אנחנו יודעים לקרוא. אני מקריא, זה מה שאמר לי היושב ראש. מה, אנחנו אנאלפביתים?

רגע, אדוני היושב ראש, היועצת המשפטית לוועדה - - - לא מעניין אותם תושבות ותושבי מדינת ישראל שקורסים תחת הנטל הכלכלי ואתם, כל מה שמעניין אתכם זה האיפור ורכבים - - - לא, זה לא יכול להיות ככה. הצעה לסדר, אדוני היושב ראש. יכול להיות מצב כזה ש - - - לא היה 50 מיליון. נתתי לוולדימיר. אבל אני לא יכול ככה. אוה, תספר את זה לחבריך באופוזיציה. תספר את זה לחבריך בקואליציה. אז הנה, אני מבקש ממך להשתמש בזכותך ותשאל.

תראה את הברברת שלכם. אני שואל שאלות עכשיו. אני יכול לשאול שאלה? להשתמש בכסף למאפרת - - - אתה לא מתבייש? קח

די עם ה-50 מיליון והפייק הזה, תפסיקי כבר. נציגת מחלקת העובדות.

היושב ראש אפשר לוולדימיר לשאול שאלה לעניין הסעיף המוקרא. בבקשה. נאור, חבר שלך רוצה לשאול שאלה, הוא קיבל זכות דיבור. נאור, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. אני אתחיל להוציא, אי אפשר ככה לנהל דיון. מה אתה מדבר באמצע? אתה לא ראית מי דיברה. לפיד לא ביקש את העדכון הזה, גם בנט לא. בנט קיבל 50 מיליון. עד שהוא בא לבקש הורדנו אותו. עד שהוא בא לבקש הוא כבר לא היה ראש ממשלה. ולדימיר, אתה יכול לשאול על הקטע. זה בושה, זה בושה. אופיר, אתה יודע שזה ביזיון. לפחות אל תגן על זה.

ולדימיר קיבל אפשרות לשאול שאלות, תשאלו אותו. ביזיון זה מי שמשווה את ישראל לגרמניה הנאצית.

אני קורא לך לסדר פעם ראשונה. הוא סגן ראש המוסד. יש לך מה להגיד? יש לך מה לדבר בכלל? יסמין, ולדימיר קיבל רשות דיבור. יסמין, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה.

אני מורידה כשאני מדברת איתו. קלנר, אני מבקש להפסיק. קראתי לך כבר לסדר.

חבר שלך לאופוזיציה קיבל אפשרות לשאול שתי שאלות. תאפשרו לו. רק תאפשרו לו לשאול. לא, אני לא מבין, רק להם מותר לדבר?

בבקשה. קודם כל, לגבי איזה סעיפים?

העיקר שתשאל. די, די עם הזילות הזאת. קודם כל אני רוצה לשאול,

מה בעצם השינויים העיקריים מהנוסח הקודם? למה הבאתם את הנוסח המתוקן? אוקיי, שאלה אחת. שאלה שנייה, מה העלות המשוערת של השינויים האלה? השאלה השלישית, רשום פה לגבי הוצאות ההשבחה, הוצאות כתוצאה מהם ערכו של הנכס יעלה במידה העולה על הנדרש. תנו לי דוגמה לשינוי לשיפוץ שלא מהווה הוצאות השבחה. למשל אני רוצה לתת לכם דוגמה. החלפת מערכת המיזוג, סתם אני זורק, החלפת מערכת המיזוג בבית בקיסריה, האם זה ייחשב הוצאות השבחה? לא מדובר על קיסריה בכלל. לא, אנחנו תיכף מגיעים לזה. אני נתתי את זה כדוגמה.

האם החלפת מערכת מיזוג - - - ולדימיר, שאלת, הוא משיב לך. שם ותפקיד לפרוטוקול. צחי ברוורמן, ראש הסגל של ראש הממשלה, כיהנתי גם כמנכ"ל משרד ראש הממשלה בפועל ומזכיר הממשלה. לשאלתך לעניין המיזוג בקיסריה, המערכת הוחלפה בעלות של כ-100,000 שקלים, ראש הממשלה שילם מכיסו את כל המערכת. זה המצב.

100,000 שקל חדשים? חברת הכנסת פרידמן, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה. היא לא דיברה. הרמקול שלי בכלל לא מחובר, לא דיברתי. בסדר, תאמיני לי שהבנתי. אבל לא דיברתי בכלל. זה היה פה. היא פשוט לא דיברה. זה כאילו הזיה. אז אני חוזר בי מהקריאה. הקול שלך מהדהד בכל זאת, יסמין. לגבי העלות המשוערת והשינויים העיקריים. דנינו גם רוצה לקחת אחריות כי קריאה אחת הייתה בגללו, אז הוא אמר שהוא אחת לוקח. אבל בזכות הקריאה הזאת שהם מורידים לו הוא מסכים לוועדת חקירה על הבית של בנט. אני אשמח.

כמה עולים סידורי האבטחה בקיסריה, בעזה, עכשיו אחרי השיפוצים? אתם לא באמת בנויים לקבל תשובות, הא? אנחנו לא בנויים לשמוע שטויות.

אני רוצה לדעת. אתם מהדהדים את הפייק של ה-50 מיליון - - - תן לי דוגמה,

לשאלתכם, גברתי ואדוני, לעניין המעון בבלפור. לא, לא שאלתי על בלפור. רק רגע, זה חשוב. לא, אנחנו כבר יודעים על בלפור, שמענו מהם. אנחנו לא צריכים שום דבר על בלפור. אתם לא תגידו לו מה לענות. הוא יענה מה שהוא רוצה לענות. תנו לו לענות.

סעדה, אתה לא תגיד לנו מה לומר. אבל תיתנו לו לענות, מה קרה? אבל אתה מנהל את הוועדה?

שלא יגיד לו מה לענות ומה לא לענות, עם כל

תכבדו את אנשי המקצוע.

החברים שואלים שאלה או שאלות, אני מבקש לענות לי, אני יושב ראש הוועדה, לא לנהל איתם דיאלוג.

יש פה כאלה שאני חושד בהם, אני עוד לא בטוח במי זה, שהם בכוונה רוצים לעשות פיליבסטר כדי שלא נתקדם. אני מבקש לא לענות להם, לענות לי. השאלה שלהם זה השאלה שלי, תענה. מה השאלה?

תענה על השאלות של ולדימיר, אליי. אוקיי, מה השאלה? אני אענה לך.

אז אני חוזר על השאלות, מה השינויים העיקריים מהנוסח הקודם ומה העלות המשוערת של השינויים. וגם שאלתי האם יש לכם דוגמה לשיפוץ שהוא לא הוצאות השבחה? לא, אבל לפי התקנות הנוכחיות, אתה מתכוון. לפי התקנות הנוכחיות, כמובן. תענה לי, בבקשה. שלא עונה על הנדרש. השינויים המקוריים מההחלטה המקורית זה שוועדת הכספים היא זו שתחליט האם ניתן לקבוע שמעונו הפרטי של ראש הממשלה ישמש כמעון חלופי למעון בבלפור.

לא הייתה החלטה. לא הייתה החלטה. בניגוד לחוק שוועדת הכספים צריכה להחליט החליטו ברעננה להכריז על המעון כמעון רשמי ללא החלטה ובניגוד לחוק. עבירה על החוק הייתה פה.

מה עוד? לעומת זאת לפיד לא ביקש שקל לעצמו במעון בתל אביב. הוא עוד לא הספיק לבקש כבר הורדנו אותו מראשות הממשלה. אופיר, אני מבקש, אתה לא מוריד אנשים כמו לפיד מראשות הממשלה,

רק את אחותו,

גיסתו - - - שקל הוא לא לקח, שקל, שקל. כן, זה תפקיד בהתנדבות. שקל אחד הוא לא לקח.

אני קורא לך לסדר פעם ראשונה. שקל, שקל. תגיד לי, אתה יודע שיש פה יושב ראש בוועדה? אבל אני לא מבין, הקריאות הן רק בצד אחד של השולחן? אני קורא לך לסדר פעם ראשונה.

אתה לא שם לב?

שמיעה סלקטיבית.

צחי, אתם יכולים להגיד את כל האמת. גם אם יהיו חברי כנסת שיצעקו לכם שבנט לא השקיע,

אל תרימו את הקול. אתם צריכים להגיד מה העלות. אנחנו עוסקים פה בכספי ציבור. תדברו יפה לעובדי ציבור. אל תרימו את הקול. אל תרים את הקול. חנוך אפילו לא בקריאה ראשונה. זה הגיוני? אני מבקש ליד המיקרופון שישימו מראה. ולדימיר, התשובה היא שאין להם מספר מדויק. אז אין להם מספר, אז אנחנו מאשרים פה תקנות במיליונים בלי לדעת מה המספר. אפשר להגיד שזה לא יעלה על 50 מיליון. הרי אתה לא מאמין למה שאתה אומר. למה אתה מתבלבל?

זה דף המסרים. כן, זה דף המסרים? לחזור על השקר שוב ושוב?

התשובה שלך? מה עם גרמניה הנאצית? ישראל כבר גרמניה הנאצית או עוד לא? היטלר כבר עלה לשלטון או עוד לא?

היושב ראש, אנחנו - - - זה חוק משמעותי, חשוב להבין את זה. לא שמענו את התשובה. אנחנו רפובליקת ויימר, לא? אנחנו יכולים לבקש שקט מהקואליציה? סליחה, לא שמענו את התשובה. אני חזרתי על התשובה. בוא שב פה ותקשיב, לא שומעים. אתה חושב שאתה הכי טוב. לידך אני - - - אתה כבר לא באולפן שישי. אדוני היושב ראש, אנחנו דנים בכספי ציבור. קודם כל שאלה אחת ליועצת המשפטית של הוועדה. אנחנו דנים בכספי ציבור, כמו שאמרתי - - - מה אתה מרגיש? - - - מורם מעם. אתה לא רק לידי מרגיש מורם מעם.

האם הוועדה לא צריכה לדון סעיף סעיף, להסביר אותו ולשאול את השאלות?

חברת הכנסת יסמין פרידמן, אני עכשיו הפקדתי לראות שזה את צועקת.

אני מודה ולוקחת אחריות, אבל זה במענה לבועז ביסמוט שלא מפסיק להציק פה.

ובועז, אני מבקש גם ממך להפסיק להתערב בדיון.

מי אמר שהוא לא דיבר? בועז יושב לידי ואני שומע אותה יותר צועקת מאשר אותו. חמד, בבקשה. כספי ציבור, מה השאלה? השאלה שלי הראשונה ליועצת המשפטית. אנחנו צריכים לדון כאן בסעיף סעיף, להסביר אותו, לאפשר לחברי הכנסת לשאול שאלות. כל חבר כנסת שרוצה להבין יותר את ההחלטה הזאת, כי אנחנו מתעסקים בכספים לא שלנו, כספי ציבור, אני חושב שזה מחובתה של הוועדה. את אותם דברים אמרת על ה-50 מיליון? מספיק עם ה-50 מיליון, הרי זה פייק.

אני לא מדבר איתך. תשתקי, אני מדבר עם היושב ראש. אל תגיד לה תשתקי.

תכבד אותה ואל תדבר ככה. כמו ברברי. אל תגיד לחברת כנסת תשתקי.

לא הביאו את התקנות בפעם שעברה, הכול עבר ככה. פרגו ברנע, גם אני רוצה יועצת משפטית שתאשר לי כל דבר. - - - בליכוד דף מסרים, כמו תוכי, כמו החבר שלנו כאן משמאל. שאלה עכשיו לאנשי המקצוע שהגיעו לכאן. אתה צריך להתנצל קודם, תתבייש לך. אני מתנצל.

מדובר היה רק על אבטחה וזה לא היה 50 מיליון, זה בקושי חמישה מיליון. לאנשי המקצוע. רם בן ברק, הוא שואל שאלה את היועצת המשפטית, תאפשר לו לשאול. כך הוא מתייחס לנשים, אתה מבין? לאנשי המקצוע שהגיעו לכאן. את לא תשתיקי אותי. לא את תשתיקי אותי. הוא היה אחראי ל-50 מיליון. עוד פעם 50 מיליון. תגיד, 50 מיליון זה טיפולוגי? זה 50 מיליארד, 50 מיליון, מה נהיה? אי אפשר לנהל דיון ככה. תשאל אותה, היא בקשב. אנחנו לא יכולים לנהל דיון ככה. אז תשתיק את רם, בוא נראה אותך משתיק את רם. מי שמפריע זה הקואליציה, לא? אתה צודק, השמיעה שלך היא סלקטיבית. בבקשה, תשאל את אנשי המקצוע. את אמרת שבשנת 82' היה חוק שאמר בית מחוץ למעון הרשמי בירושלים. כאן אנחנו מדברים על שני בתים פרטיים, אנחנו לא מדברים על מעון רשמי ועוד בית פרטי. האם היה תקדים כזה במדינת ישראל מאז קמה מדינת ישראל ששני בתים פרטיים שופצו על ידי המדינה?

שאלה שנייה, אני לא מקבל את התשובה שלך שעדיין אין תקציב ואנחנו לא יודעים כמה זה יעלה. אני כאדם פרטי שרוצה לעשות שיפוץ אצלי בבית, אני שם תקציב לשיפוץ, איזה תקציב שריינתם לשיפוץ של שני הבתים הפרטיים של ראש הממשלה? שתי השאלות, אני מבקש לקבל תשובות. אולי ראש אגף התקציבים יכולה לענות. קודם כל היועצת המשפטית, כי שאלתי אותה. התשובה היא כן. לגבי שאלתך האם צריך לדון סעיף סעיף ולהתייחס לכל שאלות חברי הכנסת,

צריך לקיים דיון ראוי בכל השאלות שעולות. זה מה שעשיתי עכשיו. זה לא מה שאנחנו עושים עכשיו? כן, דנים סעיף סעיף. לא, לא דנים סעיף סעיף. אם תצעקו זה לא אומר שהדיון לא מתנהל. גם כשאתם צועקים ומפריעים על פי דין זה ניהול דיון. אז תמשיכו. דיון חוקי לגמרי. לשאלתך לעניין ההחלטה מ-1982 של ועדת הכספים. ההחלטה המקורית הייתה, ראש הממשלה זכאי למעון רשמי בירושלים ואחזקת המעון הפרטי שלו מחוץ לירושלים. זאת ההחלטה המקורית, אין פה שום דבר חדש, הכול נשאר כמות שהוא. לא, אני שאלתי שאלה אחרת. רגע, אני - - - רגע, הוא באמצע. אני שאלתי האם היה תקדים ששני בתים פרטיים של ראש ממשלה שופצו. אני לא שאלתי על מעון רשמי, לא רשמי, תאמין לי שאני יודע את זה.

אח שלי, לא ידעתי שאתה אפילו לא שר איפה שהיית. מה דעתך שנקיים דיון על שהייתי שר. ככה אתה פונה לחבר כנסת, אח שלי? הוא עונה לך. תגיד לי, איפה אתה נמצא? אח שלי? בוועדת כספים?

סוף סוף באת לוועדת הכספים להלבין את השחיתות? אני לא הפרעתי לאף אחד כשהוא דיבר. עדיף לקפוץ על השולחן. אתה צודק, עדיף לקפוץ על השולחן. הם לא חברים בוועדת הכספים, הם רק באו להגן על הקיסר. כן, בבקשה. אני אמשיך, אני אענה לך לשאלתך השנייה. עדיף להלבין את השחיתות, זה מה שעדיף. החלטת באופן עצמאי להקשיב למה שאמרו לך.

אני משתיק גם אותו, קראתי לו לסדר. לא שמעתי שקראת לו לסדר. אז אתה לא שומע טוב. צחי, בבקשה, תשלים. לשאלתך השנייה, כל המילה הזאת שיפוצים - - - צחי, אני מבקש מכולם, אתה פה הבכיר, לא להיגרר. אני לא נגרר, אני עונה לעניין.

לענות תשובות מקצועיות,

בניגוד לנאמר פה לא מדובר על שיפוץ הבתים נקודה. לא הולכים לשפץ לא בקיסריה ולא בעזה, כל ההחלטה מדברת על הוצאות שוטפות - - - עזה זה רחוב עזה, רק שתדעו. לא עזה עזה. גם את זה הם לא עושים. אתם משפצים את עזה? אני לא רוצה להבין. לא, זה הרחוב, לא משפצים את - - - עם כל הכבוד,

שיפוץ עזה זה דרך נכונה להתחיל ב - - - טוב שהבהרת, שלא נצביע בעד. שמתם לב? הוא רוצה לענות לכם? את תצביעי בעד עזה? אם נשפץ? לא מדובר על שיפוצים במעון החלופי למעון הרשמי ברחוב עזה ולא מדובר על שיפוצים במעון הפרטי בקיסריה. כל המילה שיפוצים לא קיימת, פשוט. מדובר על אחזקה שוטפת והמנכ"ל יצטרך לקבוע האם צריך לנקות פעם בשבוע שעתיים או פעם בשבוע ארבע שעות. אני כמנכ"ל אני רק אסביר לכם את התמונה, כדי שתבינו - - - המנכ"ל פה. אני שימשתי כמנכ"ל משרד ראש הממשלה בקדנציה הקודמת, בסוף הקדנציה, והייתי צריך להתמודד עם שאלה, כמה שעות ינקו את המעון, זאת השאלה,

כיוון שלא היה בהיר, לפי החלטת ועדת הכספים, איך זה יהיה, מי יחליט, מה יחליט ומתי. לכן צריך גורם מקצועי מנהלי שהוא יקבל את ההחלטות המתאימות וכך יהיה. לשאלתך הראשונה לעניין האם היה תקדים למעון רשמי ולמעון מחוץ לירושלים, אז אני אגיד לך, ראש הממשלה אריאל שרון ז"ל, נשיא המדינה היום - - - לא, לא שאלתי על מעון רשמי.

לא, זו לא השאלה. אנחנו מדברים על מעון רשמי בבלפור, אנחנו לא מדברים על - - - תנו לו לענות. אי אפשר להיות בבלפור. בלפור פסול למגורים.

בלפור פסול למגורים, מה השאלה פה? אני חושב שהתקדים - - - מתי הייתה סיטואציה שבלפור לא יכול היה להחזיק ראש ממשלה? זו פעם ראשונה שזה קורה ולכן זו התוצאה. צחי, תודה. גפני, לא הייתה תשובה. הייתה תשובה. לא לשאלה. הייתה תשובה, אבל לא לשאלה.

אני אתן לך, לא היה תקדים במדינת ישראל ששני בתים פרטיים הוחזקו על ידי המדינה. מאה אחוז, תודה רבה. והשאלה השנייה של הפירוט. אני חוזרת על אותה שאלה שלא קיבלנו עליה תשובה.

לא, לא, שנייה. ותקציב, לא אמר לי כמה תקציב. כמה שוריין תקציב, הוא לא נתן לי תשובה. אני צריכה לדעת אם אנחנו מקריאים סעיף וסעיף ושואלים שאלות, על איזה סעיף עכשיו השאלות. (א1). אתה גם לא נתת לי תשובה איזה תקציב שוריין. אני שאלתי שאלה, צריך לשריין תקציב. לא יכול להיות שאנחנו לא יודעים, אנחנו לא חיים בבועה, משריינים תקציב לדבר הזה, איזה תקציב שוריין? תודה. שאלת. כן, אני לא קיבלתי תשובה. אז אני מודיע לך, התשובה היא שאין אומדן על העניין הזה, הוא רק פחות ממה שהיה. מה, זה צ'ק פתוח?

כלומר אנחנו לא נשמע פה - - - השאלה ליועצת המשפטית, אני יכול להצביע על דבר שאין בו אומדן? אז אני מצביע באוויר, זה יכול להגיע למיליארד שקל או לעשרה שקלים? - - - אזרחי ישראל מממנים את ישראל הראשונה שקוראים לה בנימין נתניהו. שאלנו שאלה, אני מכבד אותך מאוד, גפני, ואתה יודע. אבל זו לא צורת התנהלות. שיממנו את זה מהשעון של דודי אמסלם. אנחנו צריכים לקבל תשובות ברורות. לא יכול להיות שאנחנו לא נשמע פה מספרים, אנחנו בוועדת כספים. אין דבר כזה, אתה נכנס לשיפוץ אצלך בבית, אתה נכנס בלי אומדן? בלי שתדע כמה זה עולה?

אבל הוא מסביר לך שלא מדובר בשיפוץ. אדוני, אתה נכנס להחלטה בלי שתדע כמה. אדוני היושב ראש, ברשותך, זה יעשה סדר. ההוצאה הקבועה בבלפור הייתה 1.6 מיליון שקל לשנה. ההוצאה החדשה, אני אומר פה,

היא תהיה הרבה יותר נמוכה מזה. חלק מהעניין - - - אבל אנחנו לא יכולים לאשר - - - זה הבנצ'מארק, הנה הוא אמר - - - אפשר לראות דוחות כספיים מסודרים? זו ועדת כספים, מה זה הדבר הזה? מה, אנחנו בוועדה בכאילו או בוועדת כספים.

צריך פה דוחות כספיים מסודרים, מה זה הדבר הזה? מה, זה סוד כמוס? התשובה היא - - - זה סוד שאנחנו לא יכולים לדעת עליו?

אני יכול להצביע באוויר? למה אתה לא נותן לדבר? בבקשה. אדוני היושב ראש - - - אדוני המנכ"ל, אתה מעריך שזה לא יעלה על ההוצאה שהייתה - - - נכון, אתה יודע מה הגג. מה למטה, אני לא יודע מה. אנחנו פה בוועדת כספים. זאת ועדה רצינית, צריך דוחות כספיים בכזה דיון.

אתה רוצה לעצור את הדיון?

שלא נעבור להצבעה?

אני באתי מוכן לדיון הזה.

עאידה, בבקשה, שאלה. אבל אמרת לי, היושב ראש. נו, מה זה? - - - טלי, אני מוותר על השירות שלך מראש. מה נהיה? למה אין לה קריאה ראשונה? טלי, תירגעי - - - למה, למה, למה? לא, נו תקשיב, זו הזיה, זו הטרלה. אמרתי לך, אל תעשה גיוס מלא. אתה אמור לדעת את זה מהמליאה, לא גיוס מלא, גיוס חלקי. בבקשה, אופיר, תסתכל. זה כמעט מבזה כמו לטפס פה על שולחנות. די,

תסתכל, אין אפילו קריאה. למראית עין היית נותן קריאה אחת. מעניין איפה היית בשבוע שעבר. איזה קריאה? אתה יודע מה היא עושה פה? את לא תראי אותי אף פעם עולה על שולחנות. בוקר טוב, נכנסת לאולם, אתה לא היית פה ואתה לא יודע מה היא עושה. ואף פעם אני לא אשתיק אותך,

רוצה. חברי כנסת נכבדים - - - מה, תגיד מה קורה פה? נאור, זה מה שרלוונטי עכשיו? לא, הוא שאל אותך. נאור, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה. רוצה לחזור על התנועה עוד פעם? הרי אמרת שאני גסת רוח. אתה רוצה עוד פעם לחזור על התנועה, בועז?

השחצן התעורר. עאידה,

חברי כנסת, את האמת - - - תעשה לי טובה, אל תחנך אותי,

אותי אתה לא צריך לחנך.

חברי האופוזיציה - - - אנחנו רוצים לשמוע מספרים. אני קיבלתי אחלה חינוך מהבית. אני לא יכול לחנך, אם

אני רק מבקש להגיד לכם, אנחנו בסוף באיזה שהוא שלב נצביע, הצעקות לא יועילו שום דבר. אבל אתה לא יכול להצביע בלי לגמור דיון בנושא. מה שאני יכול לעשות אתה תראה. אתה לא יכול, יש יועצת משפטית כאן. אני חושב שאנחנו - - - איזה מין אמירה זאת? אנחנו צריכים לתת לייעוץ המשפטי את הכבוד הראוי.

אנחנו רוצים לקיים דיון וזכותנו לקיים דיון. ואנחנו מבקשים מהבוקר לקיים את הדיון. ראינו את הדיון שלכם, איזה דיון אתם רוצים לקיים?

תאפשר לאנשים ל - - - אנחנו באנו לשאול שאלות מקצועיות, אנחנו באנו מוכנים, יודעים מה אנחנו רוצים.

כנראה מישהו אמר לכם שהתפקיד שלהם היום זה לעשות פיליבסטר ולשבש את הדיון. תשבו בשקט קצת, מספיק עם ההטרלה.

אני רוצה לדבר, אבל שישתקו קצת. אבל גם אם אתה תצביע זה לא כסף של אבא שלך. להיפך מהאחרים אני רוצה לקיים דיון ענייני. אני חושבת שאנחנו עוסקים בכספי ציבור. ולדימיר, אני רק מבקש, אני אדם שלא נעלב, אני מנסה לעשות פה סדר. כשאתה אומר לי שהשיפוץ זה לא כסף של אבא שלך, ככה אתה אומר לי - - - לא, כי אתה אומר, אתם תדברו ואנחנו נצביע. איזה מין אמירה הזאת?

אמירה לא יפה. לא מכובד. לא מכובד ולא יפה. בואו נתקדם. לא לדבר אחד לשני לא יפה.

לא שמעתי את ולדימיר מדבר על אבא שלו. אני רוצה לשאול כמה שאלות לעניין ואני מבקשת תשובות לעניין ולא התחמקויות.

הדבר הראשון, נשאלתם שאלה ולא עניתם עליה. האם היה בהיסטוריה של המדינה מצב ששופצו או הושבחו או נעשו שינויים, איך שאתם רוצים להגיד, של שני מעונות שהם בבעלות פרטית של ראש הממשלה המכהן.

שנייה, עוד שאלה. לסעיף אני חייבת עוד שאלה. התשובה היא לא. פשוט לא היה קיסר בישראל עד היום. שנייה, אי אפשר לשמוע את התשובות. את שואלת שתי שאלות מטעות, כל תשובה לא תהיה טובה. הוא ענה תשובה, התשובה לא. בהיסטוריה לא היה? בהיסטוריה לא היה. אבל גם היום זה לא. חברים, את מעוותים את המציאות.

אתם שואלים שאלות מטעות. הבעיה עכשיו בשאלות.

ודאי שמשביחים. אתה קראת את הנוסח? אני קראתי. תפסיקו לצעוק. לא מדובר פה על שיפוץ. אז אנחנו מול מצב תקדימי? פעם ראשונה שזה - - - על מה אתה מגן בחירוף נפש? על זה שהציבור רעב או על זה שאתה מממן פה משהו שלא מומן מעולם?

לא היה מצב עד היום - - - לא ראיתי אתכם ככה נלחמים למען אזרחי מדינת ישראל שלא גומרים את החודש.

בדיוק, תדבר אלינו.

לא מעניין אותם, עד היום לא היה מצב שאין מעון רשמי. אתם שוכחים את העובדה הבסיסית, אנחנו מתכנסים כאן כי ראש הממשלה לא יגור בים והבית הפרטי שלו זה הבית הפרטי שלו כפי זכותו ואין מעון רשמי. טלי, אני קראתי לך לסדר.

ראש הממשלה שלכם צריך לגור במעון רשמי.

ירדתם מכל פס אפשרי. מה הבעיה רק להגיד כמה זה עולה?

ראש הממשלה צריך לגור בבית הכי טוב שיש, אבל לא שני בתים פרטיים לשפץ. לא שני בתים,

התשובה לשאלה הזאת - - - הם חוזרים על השקר הזה כמה פעמים, אל תתייחסו. לא שני בתים להחזיק. חמד, מספיק. אין שיפוצים, אין. אתם לא צריכים לענות, הם חוזרים על זה, לא משנה מה הם יגידו את זה. אבל זה לא מה שרשום, צחי. אדוני היושב ראש,

כל מי שמתפרץ מדבר,

השבחה. מה עולה יותר, שכירות של בית יוקרה לתקופה מסוימת או השיפוצים האלה? מה עולה פחות? אפשר לראות דוחות כספיים? אני קורא לך לסדר פעם שנייה. אבל אני מנסה לשאול שאלה, אף אחד פה לא מקשיב לאף אחד. בסדר, אני עוד מעט מוציא אותך. עוד שאלה. השבחה מעבר לנדרש זה שיפוץ. אז תוציא את המילה השבחה מעבר לנדרש. חמד, מספיק.

אני אדם שלא יודע כמה עלה עד עכשיו. אני רוצה לקבל תחום כספי, לא יעלה על, לא יהיה פחות מ-, שנדע על מה אנחנו מחליטים.

אני קורא לך לסדר פעם שלישית ואני לא מחזיר אותך. אבל לא, הוא - - - לצאת. אבל למה? היא חברת ועדה, מה זאת אומרת לא תחזיר אותה? אז תוציא גם את ביסמוט, סליחה. אני עוד מעט אוציא אותו אם הוא ימשיך להפריע. לצאת. אני מחכה לתשובה. צריך שניים לטנגו, למה הוא לא יוצא?

כי את צועקת כל הזמן. כי את בחוץ, אני מעדיף להישאר פה.

אדוני היושב ראש, איפה הדוחות הכספיים? גפני, הוא מטריף אותה ואתה מוציא אותה.

ההוצאות של בית ראש הממשלה שהיה בבלפור מפורסמות באתר ראש הממשלה. תעשי גוגל, יש את הכול. אמרתי רק, למען הגילוי, בדרך כלל זה עולה 1.6, עכשיו זה יעלה פחות, זה הכול.

אבל פחות זה לא החלטה. אני קורא לך לסדר פעם שלישית ולצאת.

מספיק.

לצאת.

על מה שאתה שלוש פעמים נקראת. פחות בשקל, פחות ב-1,000?

בבקשה, להמשיך הלאה. היושב ראש - - - תעזוב אותו, הוא יודע לצאת לבד, תפסיקו כבר. גפני, לא מתאים לך, אתה לא מוציא אנשים ככה.

גפני, ממתי אתה ככה? אני קורא לו כל הזמן. אני איתך הרבה שנים, לא הוצאת אף פעם - - - היושב ראש, בגלל שאני לא צועקת אז לא נותנים לי לשאול שאלות? אנחנו נרשמנו לדיבור. אורית, תשאלי. סליחה רגע, האופוזיציה מדברת, אנחנו נרשמנו לדיבור, הרב גפני. אנחנו עוד לא מקיימים דיון, אנחנו רק שאלות. לי יש כמה שאלות ואני באמת מבקשת ש - - - בקצרה,

הנושא הוא ענייני ואני חושבת שלא כמו שמציגים כאן בתקנות האלה, אין רק סידור של הנושא של השיפוץ בבלפור, אלא יש שינויים מרחיקי לכת ואני רוצה להפנות אליך ארבע שאלות, המנכ"ל. אני רוצה גם לציין כאן את צחי ברוורמן, המזכיר שאני זוכרת מהממשלה שהייתי חברה בה, איש מסור וחרוץ ובאמת אני רוצה לבוא ממקום ענייני. התקנות האלה הן תקנות שיחולו לא רק על ראש הממשלה הזה ולכן אלה השאלות שלי. דבר ראשון, שאלה ראשונה, סעיף (א1) אומר שכל התיקון הזה שאנחנו מדברים עליו, תחולתו רק לארבע שנים, הוא הוראת שעה שתפקע בסוף 2026. אני שואלת, כל העיקרון פה בנוי על כך שהמעון בבלפור בשיפוצים וראש הממשלה, אכן ראוי ומגיע שיהיה לו מעון רשמי. שאלתי היא למה לא לכתוב את האמת והיא שזה יהיה בתוקף לפי מועד, בין המוקדם, סיום השיפוץ בבלפור לעומת זה. זו הערה ראשונה. אין בעיה לעשות את התיקון הזה. מה שיהיה מוכן, ברור. אז זה לתיקון, לפי המוקדם. יתקנו את זה. לארבע שנים רשום. שאלה שנייה. הערה שנייה היא הערה מאוד מהותית בעיניי והיא נוגעת למינהל תקין. יש כאן בפעם הראשונה העברת כל הסמכויות שקשורות להגדרת ההוצאות של מה יאושר לראש ממשלה, מעבירים את הכול מהדרג המקצועי במשרד ראש הממשלה, יועץ משפטי,

בכלל משרד ראש הממשלה, כמו שהיה כתוב בנהלים הישנים, למנכ"ל. כמובן שזו לא הערה אישית, גם אני הייתי שרה, מנכ"ל הוא משרת אמון מוחלטת, הוא מישהו שמביא ראש הממשלה, ברצותו הוא נשאר, ברצותו הוא מפוטר. ועכשיו אני רוצה להפנות אותך לדוגמאות. מה השאלה, גברתי? סעיף 6(א2), אוצר המדינה יישא בכל ההוצאות הנדרשות וכו'. את היקף וסוג ההוצאות יקבע המנהל הכללי של ראש הממשלה. אני רוצה לתת לך עוד דוגמה.

עוד לא הגענו לשם. לא, זה (א). לא הקראנו עוד. הבנתי. אבל אני אעלה את הנקודות העקרוניות, ברשותך. לא, לא, לא. את כל השאלות. אתה רואה את אותו הדבר, שגם המנהל הכללי יקבע את ההוצאות וההיקפים לטיפול. אורית, היועצת המשפטית מעירה משהו.

אם אני מבינה נכון חברת הכנסת מתכוונת לכך שבסעיף (א1) יש הפניה לזה שיחולו לגבי המעון החלופי גם הוראות סעיף קטן (א2) שהן ההוראות שמתייחסות למעון הרשמי, בעצם למעון הרשמי לאחר השיפוץ, ולכן היא מתייחסת ל-(א2). בסדר, אבל זה יהיה אפשר להגיד אחר כך. אבל לא זו ההערה. ההערה, כשאני משווה את זה לכללים הקודמים, בכל מקרה של ספק, בכל מקרה של החלטה, תתבקש הנחיה של היועץ המשפטי,

הדברים האלה מוסרים פה והכול מועבר למנכ"ל. אורית, אני מצטרף לשאלה שלך. לא, אופיר, לא רוצה שתצטרף. האם אתה הולך לעשות במסגרת ההחלטות שלך תהליך כלשהו מקצועי? למה, מה? הוא סיים קורס נביאים? הוא יודע מה הוא הולך לעשות?

אם יש תהליך שהוא הולך לעשות כשהוא מקבל את ההחלטה? איזו החלטה? על היקף העבודות? הוא לא יודע לחזות את זה. אופיר, אני לא צריכה עזרה. היושב ראש, אני צריכה את עזרתך.

אז הייתי מבקשת למשל להגיד שהכול בכפוף ועל פי כללי מינהל תקין ועל פי אישור היועץ המשפטי והחשב. דברים מהסוג הזה, כי בעצם יש כאן איזה שהיא הפקעה שהיא באמת לא מקובלת והיא פתח לניצול לא טוב.

אפשר לענות על החלק הזה? כן, תענה בקצרה.

שאלת, ענינו. שאלת, ענינו, נגמור עם זה.

לא, אני עכשיו רוצה. אבל יש לי עוד שתי שאלות, היושב ראש. בסדר, הוא רוצה לענות, צריך לאפשר לו, את לא באת לפה לנאום נאום ציוני. לדבר עם המנכ"ל. מנהל כללי של המשרד הוא הסמכות העליונה לקבוע החלטות ונהלים במשרד בכפוף לנהלים. אני אמנם מינוי של ראש הממשלה, אבל עברתי ועדה ובזכות כישוריי מוניתי, זה לא איזה יועץ או משהו. עשית גם הרבה תפקידים, כולל דיפלומטיים. עשיתי תפקידים, קורות החיים שלי נמצאים. זו לא תשובה. רגע, אני עונה לך.

אני עונה לך.

את לא רוצה תשובה אז הוא לא יענה לך. אורית, זה לא בסדר - - - אורית, שאלת פה שאלה חמש דקות. אתם לא רוצים באמת תשובות הרי, זה ברור.

אז תני לו לענות.

אין שום בעיה - - - לא,

זה מאוד חשוב כי מי ששומע אותך חושב שמדובר באיזה שהוא מינוי כל כך שולי ולא שייך. אף אחד לא אמר את זה. אבל האיש הזה עבר הרבה מאוד תפקידים בכירים מאוד. לא מדברים עליו באופן אישי. אני אמשיך את התשובה. המנכ"ל הוא הדרג המקצועי הבכיר שמקבל החלטות. לטובת קבלת החלטותיו הוא נעזר ביועץ משפטי,

בתקציבן, בכל מטה, זה לא מטה שנעלם.

דבר שני, אני אתן דוגמה - - - זה לא מה שכתוב. אתה תחליט בלעדית מה סוג ההוצאות. אני אענה לך, גברתי.

בשביל זה - - - הוא אומר לך שהוא יתייעץ עם גורמי המקצוע. אז תוסיף בכפוף לייעוץ משפטי וחשב כללי, אין שום בעיה.

אני יכול להסביר לך? אני אסביר לך בדוגמה. אם אני רוצה כוס קפה אני צריך אישור יועצת משפטית? אורית, אם אני רוצה כוס קפה אני צריך ייעוץ משפטי?

אורית, הוא ענה תשובה, לא מספק אותך? תצביעי נגד.

עכשיו יש עוד שתי שאלות אחרונות. התשובה ממש לא סיפקה אותי, זה כמו להגיד שבגלל שהבאתי מנכ"לית תותחית למשרד המדע היא תוכל לאשר כל דבר וכל הוצאה אישית שלי בלי חשב ויועמ"ש. אין חיה כזאת. הוא לא עושה את זה, הוא אומר שהוא עושה את זה עם חשב ועם יועמ"ש ועם מטה.

אז תוסיף בכפוף לאישור יועמ"ש וחשב כללי. אין שום בעיה.

אני ממשיכה. שינוי נוסף שיש בהנחיות האלה, כי הן באמת לא רק הסיפור של השיפוץ בבלפור, הוא נושא עובדי משרד ראש הממשלה. אבל לא הגענו לשם. בסדר, אבל קיבלתי את אישור היושב ראש להעלות את כל השאלות. פה אנחנו רואים, קודם כל לא הבנתי את הרעיון, גם מוסיפים עוד שני עובדים לראש הממשלה, במקום שניים ארבעה - - - מה, ממש ארבע כאילו? שיהיה את מי לקחת עד מדינה. לא, אני רוצה לדעת, הולך להיות ארבעה עובדים?

המנכ"ל, אני קודם כל רציתי להבין כמה בדיוק מוסיפים כי בסעיף אחד בסוף מוסיפים עוד שני עובדים.

רגע. שניים, זו התשובה. אבל בסעיף אחר בעצם נותנים לך סמכות לקבוע שלמרות - - - פינדרוס,

למה צריך לקפוץ לארבע? כי יש ראש ממשלה מתפקד ולא בובה.

הם הסתדרו עם שניים והוא לא. אני עוד מעט אתייעץ עם היועצת המשפטית.

אנחנו רואים איך הוא מתפקד, מאז שהוא התמנה העולם ממש השתנה.

שמח לי גם בלי שהגעת. איזה תפקוד. עוד קצת תפקוד ואין מדינה. אני חייב ייעוץ משפטי האם מותר לי לשתות פה קפה. אני חייב שהיועצת המשפטית של הוועדה תגיד לי אם אני יכול להוציא את ההוצאה הזאת ולשתות פה קפה. היה פה שמח גם בלי שהיית. אז קודם כל אני רוצה להבין מה פשר השינוי בכוח האדם, כי בעוד שסעיף אחד אומר שאוטומטית מוסיפים עוד שני עובדים, כך שיהיה ארבעה במקום שניים, יש סעיף נוסף שאומר שהעבודה במעון הרשמי תהיה במספר עובדי מעון שייקבע על ידי נציבות שירות המדינה, אולם המנכ"ל, שזה אתה, יכול לקבוע שהשירותים והיקפם יהיו בדרך אחרת וכו' וכו'. ואני רוצה לדעת האם בנושא הזה אתה מחויב לעמדת הנציבות, יש פה עובדי מדינה בסוף, האם פתאום אתם תמירו אותם, את כולם, בעובדי חוץ, כלומר מה היחס בין הדבר הזה, כי בעיניי יש כאן פתח לבלגן שלם. לא, לא בלגן, לשחיתות. ושאלה אחרונה נוגעת לעוד שינוי שעושים כאן, שאם אינני טועה בעצם בפעם הראשונה, בסעיף 6(א), מוסיפים לראש הממשלה ולמשפחתו הוצאה חדשה שהיא הוצאות תיעוד וגם הוצאות השתתפות של בת זוגו באירועים, בכנס או במשלחות בארץ ובחו"ל.

כלומר שבעצם זה כבר לא רק כחלק מהיותה - - - ואם מי היא מייצגת את המדינה שלנו? היא לא מייצגת את המדינה. הגענו לעיקר. אתם לא נורמליים. היא לא מייצגת את המדינה. אני אענה.

את היחידה שיש לה חסינות כאן, הוא לא מוציא אותך, לא מעיר לך,

את היחידה שיש לה חסינות כאן. אין לי שום חסינות, אני פשוט מעירה הערות ביניים.

הסיבה שבגללה אני שואלת את כל השאלות האלה כי כבר אנחנו יודעים שהיו דוחות מבקר המדינה על העובדה שלא הייתה שקיפות וסדר וניקיון בהוצאות שקשורות למעון הזה. אני לא רוצה לדבר על הוצאות ביגוד ועל

היא עמדה למשפט על ההוצאות. אני חושבת שלראש הממשלה צריך שיהיו את כל התנאים לייצג את מדינת ישראל בכבוד, אני באה ממקום ענייני, אבל בסוף יש פה שינויים שהם לא רק נוגעים לבלפור. אני חושבת שהסיפור שמנכ"ל פה פתאום מתחיל לפתוח את כל הכללים בלי שתוסיפו הבהרה, בכפוף לייעוץ משפטי ולחשב כללי, מספר העובדים, אני לא מבינה מה קורה פה.

ועוד הערה אחרונה. ראיתי שברגע שיש מבשלת אז אפשר להזמין כשצריך, פה אני מבינה שעכשיו זה מתחיל בכפול. אבל אני רוצה לדבר על הדברים המהותיים ולא על הדברים הקטנוניים.

אפשר לענות, אדוני? תודה רבה. חבר הכנסת ואטורי ביקש. אני גם נרשמתי. לא, אבל הוא לא השיב לי. בסדר, הוא ישיב, תני לו לחשוב. חבר הכנסת רביבו, מתי התור שלי? קודם כל אני חושב שזה ממש לא בסדר והם רק צועקים והם חושבים שרק להם יש - - - רק רגע. זה לא לפי סדר הגעה? אני ביקשתי ממך לרשום אותי.

גם אני ביקשתי לפניו. מה זה הדבר הזה? אנחנו שואלים על סדר הדיון, אנחנו נרשמנו לפניו. מאיפה אתה יודע שנרשמת לפניי? כי באת אחריי. אני משש בבוקר פה. מה שש בבוקר, מה?

אין בעיה, אבל הם לא רשמו אותי. שש בבוקר הוא פה, נו. חברת הכנסת פרידמן, אני פעם הייתי באופוזיציה - - - היית 20 דקות באופוזיציה. גם עשיתי פיליבסטר. 20 דקות. המורה שלך לא לימדה אותך זמנים? שנה וחצי, שנתיים. לא, המורה לא מלמדת זמנים.

בכיתה ג' לומדים את הזמנים. זה נקרא לימודי שעון. סבבה.

אני הייתי רשומה, אני הגעתי ראשונה. השם הפרטי שלך זה יסמין? כן. את רשומה. אז זה מה ששאלתי. רק שהוא הגיע אחריי. התשובה כן, את רשומה. אני נרשמתי במסדרון, מה זה משנה עכשיו? אתם דנים פה - - - ואטורי, רק רציתי לדעת שאני רשומה, זה הכול. בסדר, הבנו. כל עם ישראל כבר שמע שאת רוצה לדעת אם את רשומה. באמת, ראבאק. ראבאק, כאילו אין, השפה פה קודם כל, אדוני היושב ראש, אני חושב שהעניין הזה,

שזה בא לדיון, וזאת הדמוקרטיה, שזה בא לדיון.

כשבנט קיבל, אני לא אגיד 50, טוב? 45 מיליון, ובזבזו כסף על שטויות, החליפו בלטות - - - לא, זה - - - אני קורא לך לסדר פעם שנייה,

הוא עכשיו ברשות דיבור ואתה מפריע לו.

אני ישבתי בשקט ושמעתי את כל השטויות ואת הצעקות פה מסביבי, ואתה יודע שישבתי בשקט ושמעתי רק. אני אומר, כשבאה ממשלה קודמת ובאופן שרירותי שפכו כספים בלי לדבר, פה מדברים על שתי מנקות, על מה אתם מדברים? על מה שפכו? אל תפריע לי, בבקשה.

אני קורא לך לסדר פעם ראשונה, ותאמין לי, אני אעשה על זה שהחיינו. פעם ראשונה שאני קורא לך לסדר. לאורך כמה שנים. תגיד להם. כשאני נוסע מפה בלילה,

כשאני יוצא מהכנסת ואני רואה את המאבטחים בחוץ, אלה הילדים שלנו ושלכם, המאבטחים, אלה טובי בנינו,

כשהם מתכסים בניילון - - - לא לתת להם אוכל, שלא יישנו. כשהם מתכסים בניילון כדי להגן על עצמם מהקור והחום - - - מה זה קשור? על זה הדיון, על מה? אף פעם לא ראיתי מישהו שחם לו ושם על עצמו ניילון. אף פעם לא ראיתי.

יש מבנה כזה קטן מעץ, כשהוא עומד בפנים,

פה ובהתחלה, אני ראיתי את זה, זה עם ניילונים.

סליחה, תני לי לדבר. אני רוצה לדבר על קוקו ומוקו, מה אכפת לך בכלל? לא, הדיון הוא על המחיר של המאפרת. אתם תשבו בשקט ותקשיבו לי, כי דמוקרטיה - - - תני לחבר כנסת לדבר בזמן הדיבור שלו,

דיברת, זהו? לא, עכשיו זכות הדיבור שלי. כמה הצעות מחיר למאפרת צריך?

עם אלעזר שטרן אתה יכול עכשיו לנהל שיחות יומיים. כל הסיפור הזה יכול להימשך יומיים,

אני מבקש ניילון לוועדה. סליחה, כשמדובר פה בפרוטות ובגרושים ואם כן מנקה, בואו נדון רגע אם למנכ"ל מותר לאשר לנקות את הרצפה או לא לנקות את הרצפה, אם ביום שני או רביעי. זו סמכות של מנכ"ל, מנכ"ל צריך להחליט מה צריך. יש מסגרת תקציבית קיימת, הוא אומר ש - - - המנכ"ל יירד מתי ינקו ואיך ינקו? כן, זאת ההחלטה שלו כמה שעות מושקע בניקיון. זה החלטת מנכ"ל. אתה רוצה להוריד את המנכ"ל להחלטות כאלה? הכול, בגלל זה הוא עובר ועדת מינויים.

מתי מנקים ואיך מנקים. כן, הוא מחליט, הכול. טלי, אני לא שומע את עצמי. אני חושב שעצם זה שזה בא לוועדה פה, קודם כל זה ראוי, מקיימים דיון בוועדה. מה שקורה, האופוזיציה לא נותנת לקיים דיון.

אתה מתרעם, עם ה-50 מיליון של בנט יכולתם לחשמל כפר שלם, לא חשבת על זה?

אז לא דיברת על זה, מה קרה?

אופיר כץ. תודה רבה, אדוני היושב ראש. אני ממש שמח לראות שבאמת יש עניין בהוצאות של ראש הממשלה, כי אני זוכר - - - כסף ציבורי תמיד מעניין אותנו. לא, דווקא שנה וחצי זה לא עניין אתכם בכלל. אני זוכר

אני זוכר תקופה - - - אתם אלה שלא הגעתם לוועדות,

בא מנכ"ל אחראי, מסדיר את ההוצאות ויש לכם תלונות. הם לא יודעים מה זה עבודה של מנכ"ל, זה מדהים. אין להם מושג למה מנכ"ל - - - יש איזה עניין, טלי - - - שלוש הצעות מחיר למאפרת. את בקריאה שנייה, טלי, תיזהרי.

פינדרוס, למה צריך מאפרת? עזבי, הזלזול הזה בכספי ציבור. כאילו הכסף אצלך, יוצא מהכיס שלך בטח.

למה צריך מאפרת? יושב ראש התנועה שלך היה חודשיים. ראש הממשלה, שיקבל מה שהוא רוצה, אבל לאשתו? רק שנייה, אני רואה שהיא עם הרבה מרץ. אני קראתי לך לסדר פעם שנייה, את לא תפריעי באמצע. מישהו צריך לייצג את מרצ. לא. אופיר כץ, בבקשה. אני מבקש לא להפריע. אני אחזור על דבריי. אני שמח לראות שאת חברי האופוזיציה מעניין פתאום הוצאות ראש הממשלה, הוצאות המעונות של ראש הממשלה, כי שנה וחצי היה שקט מהם. אני זוכר גם תקופות שבערוצי התקשורת - - - לפיד ואשתו גרו בחדר של המאפרת של ראש הממשלה היום. את מוכנה לא להפריע לי? לכן לא היה צורך לבוא ולהתווכח, למה הם היו צנועים. יושב ראש יש עתיד היה חודשיים ראש ממשלה. חצי שנה, אבל עזבי את העובדות. חצי שנה, זה לא חודשיים, פשוט תדייקי. חודשיים הוא היה בפועל. מירב, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה, שאני לא אצטרך להוציא אותך. אבל זה לא פייר, כי כשהם מדברים אתה אפילו לא מעיר.

היה פה שלושה שקראתי להם. למראית עין תן להם קריאה. אופיר, בבקשה. זה פשוט מדהים מה גורם להם בנימין נתניהו, הם לא נותנים להשלים - - - אבל למה לא להתנהל בשקיפות? תגידו כמה הדברים עולים.

תגידי, את שומעת מה את אומרת? אתם החבאתם שנה וחצי - - - למה לא שקיפות? זו השקיפות. אתם החבאתם ועברתם על החוק שלא הבאתם את זה לוועדת הכספים. אנחנו עושים פה שקיפות, בניגוד אליכם.

זה לא נכון. אתם עברתם על החוק שלא הבאתם את זה לפה, ואני אוכיח לך את זה. אם תהיי סבלנית אני אוכיח לך את זה עכשיו.

תני לי להשלים ואני אוכיח לך את זה. ליהיא לפיד ביקשה 80,000 שקל בשביל בגדים? אני קורא לך לסדר פעם שנייה.

תתביישי. תני לי להוכיח לך שאנחנו נוהגים בשקיפות ואתם עברתם על החוק. קצת צניעות. אדוני יושב ראש הקואליציה,

אין לכם דברים יותר דחופים להתעסק בהם?

מתי היה לה שלוש קריאות? אבל היה מה שהיה, לא הגדילו. מה, היה שלוש קריאות למירב? חבל שאת יוצאת, רציתי להפריך את הסיסמאות שלך. מירב, אני לא חושב שהיו לך שלוש קריאות.

את הערת אותה הערה על הספרים של גב' ליהיא לפיד? 200,000 שקל. אדוני היושב ראש, היה לה שלוש קריאות. או על הציורים של עליזה. 200,000 שקל ספרים. אתה ועדת הביקורת שלי? לא, רק שואל. לא, כי מוציאים אותה, אני לא בטוח - - - שלוש קריאות קראתי לה והרבה זמן. רק רציתי לשאול, למה עצבים? מה הלחץ? לא עצבים. שאלתי כמה קריאות היו לה.

הפיליבסטר הזול הזה לא יסייע לקדם את הדיון.

הציבור צריך לעשות פה פיליבסטר. במקום שתדאגו לשער הדולר ולמה שקורה במדינה, למה אתם דואגים? 80,000 שקל לאיפור, לשטויות. הוא ירד היום, שער הדולר. כל הזמן זה מה שאתם מתעסקים.

זה מזכיר לי, גם בעת המשבר הכי גדול של העת החדשה הגעתם לפה לפני שנתיים את הזיכוי במס. נאור, אני קורא לך לסדר פעם שלישית.

שנייה, שנייה, אדוני היושב ראש.

אני אדבר איתך אחרי זה. הלאה, אופיר בבקשה. זה פשוט מדהים, הרב גפני, ההוכחה שכמה שהאנשים האלה מדברים בסיסמאות. מירב כהן יושבת ואומרת: אנחנו רוצים שקיפות. מה שאנחנו מביאים פה זה השקיפות. מה שאתם עשיתם שנה וחצי זה להסתיר מעיני הציבור. ואני גם אגיד, אני לא מדבר בסיסמאות דרך אגב, אני גם שמח לראות, פעם הייתה רק עיתונאית אחת שמדברת על בית ראש הממשלה ועל הוצאות, היום אני רואה משום מה פתאום כל ערוצי התקשורת ותחנות הרדיו מדברים על ההוצאות.

אני זוכר רק אחת, אילה חסון שהתעסקה בזה, עכשיו כל התקשורת,

אנחנו מבינים למה. גם דנה וייס אמרה שצריך להרפות. עכשיו למה אנחנו פה מדברים שקיפות בניגוד אליכם, שעברתם על החוק כשלא הבאתם את זה לוועדת הכספים? הנה מכתב שאני כתבתי בכנסת הקודמת לחברי אלכס קושניר, יושב ראש ועדת הכספים לשעבר, שהאמת שהוא חסר לי פה בכנסת - - - גם לי. אחד הפרלמנטרים הטובים. אני כותב לו: בהתאם לדיווחים בתקשורת שאושרו על ידי ראש הממשלה מתבצע בימים אלה שיפוץ - - - פינדרוס, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה.

שיפוץ מסיבי בביתו הפרטי של ראש הממשלה. הוועדה המוסמכת לפיקוח בנושא זה, לרבות גם על הוצאות שהוצאו לשיפוץ המעון וכן על התקציב בכללותו, היא ועדת הכספים של הכנסת. בעניין זה אף מבקר המדינה ציין בעבר את הצורך בפיקוח של ועדת הכספים. מחובתו של משרד ראש הממשלה היה לכל הפחות להודיע על החלטתו להפוך את ביתו הפרטי של ראש הממשלה למעונו הרשמי וכן גם לדווח על סכומי ההוצאות הצפויים מהחלטה זו. כיוון שהדבר לא נעשה אבקשך לכנס דיון דחוף בוועדה לקבלת דיווח בעניין המעון הרשמי והמעון הפרטי, ההוצאות שהוצאו לשיפוץ המעון הפרטי ואם נכללו במסגרת התקציב ומדוע לא הוצגו בפני הוועדה במועד הדיונים על התקציב. אם הוצאות אלה לא נכללו, מכוח מה הן הוצאו עתה ומדוע הוועדה לא עודכנה? לאחר מכן בדיונים שהייתי בוועדת הכספים, בתאריך 13.4.2022, ביקשתי שוב לקיים דיון בנושא כוועדה מפקחת, ב-2.5.2022 ביקשתי שוב פעם לקיים דיון, להביא לשקיפות בפני חברי הוועדה כפי שהחוק מחייב. לא קיבלתי. ב-9.5 שוב פניתי ליושב ראש הוועדה לקיים דיון בנושא. בתאריך 12.5 ביקשתי שוב מיושב ראש הוועדה לקיים דיון,

הגשתי הצעה לדיון מהיר בנושא - - - אף עיתונאי לא כתב על זה.

שיכבדו את החוק ויביאו את זה לחברי ועדת הכספים. גם נשיאות הכנסת דחתה את הבקשה שלי. אז מירב כהן מדברת איתנו על שקיפות. זה שקיפות. מה שאתם עשיתם, שלא הבאתם את זה לוועדת הכספים, אתם עברתם על החוק. תנו לה לענות. לא היה צורך, אופיר. לא היה צורך. לא היה צורך, הא? 50 מיליון לא היה צורך?

50 מיליון, את לא מתביישת? מה שעשיתם עם בנט זו שחיתות. זו שחיתות. - - - זו השחיתות. זו השחיתות. - - - ובניגוד אליכם - - - - - - להלבין את השחיתות. עוד שתי מנקות, זו שערורייה. אני מבקש להודיע שקיבלנו ארכה מיושב ראש הכנסת עד - - - והחדר של המאבטחים זה חדר איפור. מילה, מילה. רגע, עד 11 וחצי, ואני עד 11 וחצי לא אצביע. אנחנו נמשיך את הדיון, אני אודיע לחברים מתי ממשיכים ואז נצביע. היום עד 11 וחצי לא מצביעים, אבל יש לנו ארכה עד 11 וחצי. אני רוצה להגיד משהו, אדוני.

הרי נתנו לכם הוראה רק להצביע, לא באמת ל - - - מתי ההצבעה? חבר הכנסת דלל. סליחה, אבל אני לא מבינה, אני נרשמתי הרבה לפניהם, מה נסגר איתכם? גפני, אז מתי מצביעים?

אדוני, יש לי הצעה לסדר. תקריאו לנו את סדר הדוברים. אני מודיע שעד 11 וחצי לא מצביעים. בישיבה הבאה מצביעים. מתי הישיבה הבאה? אני אתייעץ עם החברים שלי פה. אדוני, אני רוצה להציע הצעה לסדר. אלעזר, אני מבקש להפסיק לצחוק. לא, יש כאלה שלא מכירים אותך. בוא נצביע על זה, אדוני היושב ראש. חבר הכנסת דלל. אני מציע שנצביע שאסור לצחוק כאן. אדוני היושב ראש, ועדה נכבדה, אבל לצערי אנחנו נראים לא טוב. דברי חכמים בנחת נשמעים. אני מציע, אדוני היושב ראש, שתקצה לכל אחד שתיים-שלוש דקות ולא יותר וכל מי שמפריע וקריאות ביניים להוציא אותו ולא משנה מי, כי מה שקרה פה בשעה האחרונה זה פשוט לא יאומן ולצערי זה נראה כמו גן חיות. בוא נביא לכם את הסרטונים מהעבר. דברי חכמים בנחת נשמעים. אני רוצה לומר לכם שיש פה צביעות גדולה מאוד. סליחה, מפריעים לי. באמת, מה זה הדבר הזה? זה החברים שלך. אני מבקש לא לעמוד. יוראי, זה ועדת הכספים פה, לא ועדת חוקה. רק הגעתי, גפני. אסור להגיד לך בדיחה? אדוני היושב ראש, אנחנו חברי הכנסת כנראה לא מכבדים את עצמנו ולא מכבדים אחד את השני, ומה שקורה פה זה פשוט הצגה, זה דבר שהוא לא נעים לאף אחד מאיתנו ואנחנו מהווים דוגמה רעה לאזרחי ישראל ולנוער. דברי חכמים בנחת נשמעים. מה שקורה פה, כשמדברים על צביעות, בפעם הקודמת לא הובא לפה הנושא של שיפוצים בבית ראש הממשלה. בוצעו שם שיפוצים, בנייה, ללא היתר, ללא אישור, בניגוד לחוק, אף אחד לא דיבר על זה. לא הביאו את זה אפילו לוועדה. זה לא היה כאן. גם לא לדיון, למרות שנתבקש דיון. אני יודע שאני כיושב ראש ועדה, כל דיון או כל בקשה של חבר כנסת מהאופוזיציה או מהקואליציה, אני מביא את זה כיו"ר הוועדה לוועדה ואני מכבד כל חבר כנסת. מה שקורה היום, שמביאים בעצם, לא נושא של שיפוצים, אלא נושא של תחזוקה. זו שקיפות. מביאים את זה לוועדה. בואו נקשיב, אפשר להתווכח, אפשר להידבר, אבל הצעקות פה זה פשוט מצד אחד הסתה, מצד שני זאת צביעות ואני מבקש מהיו"ר לנהל את הישיבה כמו שהוא יודע, תודה רבה לך.

אני רק רוצה להגיד לך, אני הייתי באופוזיציה בקדנציה הקודמת, אני לא ראיתי בתקשורת כשאנחנו עמדנו פה, מה שאמר אופיר, אמרנו שצריך להביא את זה לוועדה, לא היה על זה בתקשורת. הייתה רק אחת, אילה חסון, שהביאה את זה כתחקיר. אילה חסון.

אפשר להזמין את התקשורת ולשאול אותם למה הם מתנהגים ככה. אחלה, זה

אנחנו מנסים לדבר מרגע שהגענו לפה. אני עוד לא דיברתי. רביבו. רק שאלות עכשיו. אדוני היושב ראש, אני עוד לא דיברתי, הוא כבר דיבר. אני כאן מהבוקר. ברשותכם, אני ברשות דיבור.

אני אתן לך לדבר, אבל אתה הגעת מאוחר, איפה היית? הייתי כאן, מה?

לא, הוא היה כאן מהתחלה. היה פה שמח כשלא היית. הייתי. ויש לי הצעה לסדר. אני אתן לך. שלוש שאלות ממוקדות לגברתי היועצת המשפטית של לשכת ראש הממשלה ואנשי הסגל. לא להביע עמדה עכשיו, רק שאלות. אבל היועצת המשפטית לא כאן. דיברתי אליה

ליועצת המשפטית של הוועדה ולאנשי הסגל של לשכת ראש הממשלה. אני כבר שעה מבקש, מאתמול אני מבקש. השאלה הראשונה, האם ההוצאות המתוכננות הן עבור תפעול, אחזקה ושוטפים ובכלל הוצאות אירוח ומעבר לכך, או רק לצורך כך? זו השאלה הראשונה. שאלה שנייה, האם אמורה להיות השבחה בעקבות ההתאמות הנדרשות? כי אני שומע על כל מיני השבחות מתוכננות ואני לא קיבלתי לכך שום תשובה. השאלה השלישית, האם הוצעו לראש הממשלה חלופות זולות יותר והוא לא הסכים או שזוהי החלופה הזולה ביותר ובשל כך הוא בחר בכך? הוא אמר כבר.

אגב, להבנתי כל הדיון הוא סביב שלוש השאלות האלה. יש לי בקשה אליכם, כדי לייעל את הנושא. היות שאני לא אצביע עד 11 וחצי, תרשמו את השאלות, אני רוצה גם לדבר איתכם, לפני ההצבעה תביאו במקבץ אחד את כל התשובות לכל השאלות שעלו כאן. מותר לכם גם להגיד לא. אני הייתי פה, אתם לא הייתם, אני הייתי פה באופוזיציה וביקשנו, אופיר אמר את זה נכון, ביקשנו ביקשנו ביקשנו ביקשנו ולא אמרו לנו אפילו לא. כשאתם עונים לא זו לפחות תשובה. תודה רבה. גפני, אפשר לשאול שאלה אחת?

לא, יש פה כאלה שלא חבר הכנסת קלנר.

כשאתה מתעקש להגיד עד 11 וחצי, כשאתה מתעקש להגיד לא תהיה הצבעה עד 11 וחצי, זה אומר שב-11 וחצי תהיה הצבעה? לא,

אבל לא שיניתי ממנהגי, לא אומר דבר של מחטף, אני אומר לפני זה. לא, פשוט רוצה להבין. אתה אומר לא צריך לקפוץ למסקנות.

אפשר לקרוא לנו את סדר הדוברים? אנחנו לא מצליחים להבין. אין סדר, הוא נותן רק לקואליציה לדבר. יסמין פרידמן, בבקשה.

הוא אמר שעשיתי לו גניבת דעת ושאלתי בשמו ובמקומו. אני רוצה לומר כמה דברים, כי אני לא אחזור על השאלות שנשאלו, אבל אני רוצה לומר משהו.

אני ממש שמחה לראות את ההשתתפות בישיבה הזאת והלוואי שכולם היו מגיעים גם לפערים בפריפריה באותה התלהבות. כרגע אף אחד לא מגיע חוץ ממני ומדבי.

הפערים בפריפריה זה באמת חשוב, זה באמת באמת חשוב לכולם.

מאוד חשובה ונוגעת בכל האוכלוסייה במדינה. הציבור מוזמן לוועדה של אברהם בצלאל שעוסקת בדברים החשובים באמת. יש עוד מישהו שרוצה לדבר על הוועדה שלו? אדוני יושב ראש הוועדה, אני רוצה להמשיך לדבר. נאור, אתה מוזמן. החבר שלך מהסיעה מפריע לך, יסמין. תודה לחברת הכנסת קטי שטרית שעומדת על זכותך לדבר, התקדמנו במדינה. ברור, אני גם חברה איתה בוועדה שהיא ציינה. מה נהיה פה? אני לא מצליחה לדבר, תנו לי לדבר. כולם מתעקשים לתת ליסמין לדבר. אני לא אתייחס ספציפית לשאלות, אני אתייחס לזה באופן הכללי. יסמין, אני רואה שאת עם הרבה אנרגיות, אני יכול לשאול אותך, מישהו מכם ייתן תשובה - - - תשובה?

אני צריכה לתת תשובה?

לשאול. למה המעון של ראש הממשלה בנט לא בא לכאן לוועדה?

לי יש תשובה, אדוני היושב ראש. לחברת הכנסת מיכל שיר יש תשובה. הנה, לה יש תשובה. היא הייתה בוועדת כספים. אפשר לענות? אני יכולה לענות לך על השאלה שלך.

כן, תגידי. קודם כל בוא נתחיל מזה שאף אחד מחברי הכנסת של הליכוד לא השתתף באף אחד מהדיונים בוועדת הכספים במשך טוב לראות אתכם, שנתיים לא ראינו אתכם. זה כבר יפה. היה חרם שלם, לא הגעתם לוועדה. מה התשובה לשאלה שלי? מיכל, יש יוצא דופן גם.

ראש הממשלה לשעבר בנט היום תובע אנשים על הפייק של ה-50 מיליון שקלים, יש תביעות משפטיות על הפייק הזה שאתם מפמפמים אותו. אשכרה זה מגיע לתביעות משפטיות בבית משפט כי זה פייק. דבר שלישי, אדוני היושב ראש, אתה יושב ראש ועדת הכספים, תבוא ותעשה עכשיו טבלה,

לא הבנתי מה הייתה השאלה ליסמין.

אבל אתה יושב ראש ועדת הכספים, תבקש את השקיפות הזאת ובואו נשווה את זה מול השחיתות שאתם היום מנסים להעביר פה ונעשה - - - תודה רבה. הצעה לסדר, גפני. אני אתן לך, דקה. אתה לא נותן לי כבר שעתיים. אתה לא פרשן, אתה יושב ראש ועדת כספים, תזמן את זה. תן לי לענות לה, אני רוצה לענות לה. הצעה לסדר רק, גפני. תשמע, אין פה אף אחד מהמפלגה של בנט כראש ממשלה, יש פה הרבה מהמפלגה של לפיד, אני מציע לדבר על ההוצאות של ראש הממשלה לפיד במעונות שלו. יש, יש.

קטי, נהדר. לא כדאי לך לשמוע. קטי, תני לי לדבר כבר. זה כפול, נשמה, זה כפול. קטי, הוא ישן בדירה של מאבטחים. לא כפול ולא נעליים. וואי וואי, איזה התקפה. הוא לא לקח את אשתו לשום מקום. תראה את יש עתיד

יוקר המחיה - - - כשהוא נסע לבקר את בועז ביסמוט בצרפת אז פתחו עליו עיניים. הוא לא לקח מזוודות עם כביסה.

קטי, אני חושב שאת צריכה להציג. מה זה מעניין אותך? את לא רוצה לומר מאיפה קיבלת את זה?

אוקיי, בסדר גמור, יש פה חומר שלא הופץ לוועדה ואת - - - אדוני יושב ראש הוועדה,

השקל פוחת ב-3.64 ואנחנו עוסקים במעונות של ראש הממשלה. למה קשה להסביר? תנו לה זמן להשלים את שאלתה, היא שאלה ארוכה,

אני אפילו בעדינות אמרתי שאני לא אחזור על שאלות כי השאלות כבר נשאלו, אבל כן חשוב לי לומר לך, אדוני המנכ"ל ובכלל לכולם, שיש בעיה של תפיסה בציבור בגלל כל מה שקרה בשנים עברו עם הזוג נתניהו, עם כל הסיפורים של הכביסות. אני חושבת שאפילו יש הרשעה של אשת ראש הממשלה על כך שהמדינה מימנה את הטיפול באביה. יסמין, מה זה קשור? שנייה רגע, תנו לי לסיים.

לא שמעת מה קרה אצל בנט ואצל לפיד, כי יש תקשורת שמגנה עליהם. הדיון עכשיו על זה, קטי. התקשורת מגנה עליהם. אתם לא מתביישים? ואללה, הנורבגים האלה עולים לנו ביוקר. לגמרי, התקשורת. איזה מזל שיש תקשורת שאפשר להאשים אותה. תתביישו לכם. היית חסרה פה, התקשורת, השמאלנים, בית המשפט. החשמל עולה, המים עולים, מחירי המעונות, הכול עולה, ואת - - - למה העליתם את מחירי ה - - - השקל פוחת ל-3.64, זה מה ש - - - מעונות ראש הממשלה. סליחה, אני יכולה להשלים את הדברים שלי? אז תשלימי כבר. אבל הם לא נותנים לי. בבקשה.

תקשיבי לי עד הסוף, אני לא - - - היא לא רוצה להקשיב לך.

בגלל שהציבור חושש ממה שקרה בעבר אז יכול להיות שיש פה דברים שהם באמת על פי חוק ולראש ממשלה מגיע אבטחה ומגיע מעון חלופי, הכול בסדר, אבל יש מה שנקרא למראית עין. בבאר שבע, אתה היית סוג של באר שבעי, קוראים לזה חשומה. תודה רבה. רגע. לא, אין רגע.

אז תסיימי.

אני אסביר אחר כך למי שרוצה. זה לא בושה, זה עניין של בושה עם צניעות. אדוני המנכ"ל, כשאני רואה שהוצאות הלבוש גדלות מ-40,000 שקלים ל-75,000 שקלים בתקופה כזאת זה קשה לי לשמוע וזה חורה.

וכל הדברים האחרים ש - - - ומה עם חדר איפור? אי אפשר להתאפר בבית, צריך חדר? אני אומרת שצריך לשמור גם על מראית עין בהמשך לחוק.

אדוני, שני משפטים אני רוצה להגיד. אפילו למאפרות אין חדר איפור. טלי גוטליב. גפני, מה קונים בבני ברק

רם בן ברק. רגע, מתי תורי? חברים, עכשיו אני מדבר, אז תהיו בשקט. סליחה, אני רוצה להבין מתי תורי. אדוני היושב ראש, אפשר להבין מתי תורי או שזו גם שאלה מוגזמת? אדוני היושב ראש. אדוני היושב ראש, אפשר לדעת את סדר הדוברים? אוסקוט, אוסקוט. אדוני היושב ראש, אני רוצה להגיד בסך הכול שני דברים. ראש ממשלה והמעון שלו זה דבר חשוב ואני חושב שלא ייתכן שמישהו יגור בבית שלו, לא בנט ולא נתניהו. אני חושב שהמדינה צריכה לשכור מעון מכובד בירושלים ולתקצב אותו ולא לגעת במעונות הפרטיים, לא בקיסריה ולא בעזה ולא בשום דבר. אנחנו לא צריכים לגעת בבתים פרטיים, זה תמיד נראה רע, זה כן המים בבריכה, זה לא המים בבריכה, זה כן הסושי לחברים בקיסריה,

מעון אחד מתוקצב על פי חוק.

רגע, והדבר השני. אם כבר יש דיון, אז אני מבקש לא לדעת מה משלמים, אני מבקש שתהיה תשובה מה משפחת נתניהו משלמת מכיסה. אוה, שאלה עניינית. זה יהיה הרבה יותר קצר ויהיה הרבה יותר יעיל. זה הפתולוגיה הכרונית של המשפחה הזו, הבנק של הציבור, הם חושבים שהציבור זה הבנק הפרטי שלהם, זה פתולוגיה שצריך לדבר עליה. איפה היית כל הזמן? באתי ככה. האמת שהתגעגעתי, גפני. אדוני היושב ראש, אני מצאתי פתרון, אני רואה את החרדה לכספי המדינה,

של כספי המדינה.

למה אתה מזלזל? ממש ממש. מזלזל בכסף של ציבור. למה אתה מזלזל בכספי ציבור? אנשים פה נאנקים תחת עול המיסים. הם חושבים שזה הבנק שלהם הפרטי, אתם לא מבינים?

המשכנתאות עולות, לאנשים אין כסף כי אתם הורסים את הכלכלה ואתה מזלזל בחששות של הציבור? מי משלם על זה? יוראי, מספיק. יוראי, איך אתה לא על השולחן? קשה לראות אותך יושב. קטי חזרה. אנחנו עוד נתגעגע לטלי גוטליב.

לפחות הכול מעל השולחן ולא מתחת.

אנחנו רוצים את טלי ליד קטי, שתהיה פה חגיגה. בועז ביסמוט, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב ראש, אני אהיה קצר. מאחר שכספי ציבור יקרים לכם ולנו, עם כל הכבוד, אתם לא יותר טהורים ולא יותר מוסריים מאיתנו - - - לא יודע, אמרו לי שב'ישראל היום' היה יותר טוב. אני הבנתי שאנחנו הופכים את המדינה הזאת לדיקטטורה, ניקח את האוהל של קדאפי, שם מקומו של ראש הממשלה, נוציא אפס כסף. אבל אם נהיה רציניים, אם באמת כספי ציבור היו חשובים לכם הייתם רואים שההצעה הזו, להיפך, חוסכים כסף. אבל מה שיותר חשוב, דיברתם על בנט,

היושב ראש, לא 50, 45 מיליון שקל, ולא הזכרת, אדוני היושב ראש, 11,500 הוצאות וולט. בנט מודה בזה, לא ראיתי פה אף אחד מתכנס ודורש ממנו - - - ואיפה האבטחה ורכבים של הילדים שלו? אתם חבורה של צבועים, אבל ברמות - - - לא היית פה. אתם החרמתם את הוועדה, לא הגעת לפה, אף אחד לא הגיע לפה.

אני מציעה שתיקנו לנתניהו ליום הולדת ארנק.

הוא לא החזיר את זה. תבדוק. הוא החזיר את זה. בועז, גם עכשיו מכשירים את אותו הדבר. אני לא מבינה את ההערה הזאת, כרגע אפשר גם וולט וגם מבשלת.

לא, גם בהצעה שהם מביאים חוסכים כסף. לא חוסכים. כן חוסכים, תבדקי את זה. אדוני המנכ"ל, חוסכים או לא חוסכים? חוסכים חד משמעית. אבל זה לא מעניין אתכם.

איזה שאלות, אהבתי את ההפניה. חוסכים או לא חוסכים?

תגידו מספר אחד, מספר, כמה זה. מיליון, 100 שקל, 200 שקל, 300 שקל? אף פעם לא ראיתי שיש הצעה, אף אחד לא יודע את התקציב,

למה אין ועדה כמו שיש ועדת שכר ח"כים?

מקריסים אותם ואתם מבקשים יש לכם חוצפה להגיע לכאן ולבקש עוד כסף עבור ראש הממשלה ומשפחתו? למה לא עושים ועדה כזו מוסדרת ש - - - אני גם לא מבין מה הבעיה לשים - - - גם זה דבר שהוא לוט בערפל? אין לי בעיה אם יותר או פחות, אבל תגידו כמה. שחיתות, אין

למה כמו שיש ועדה לשכר ח"כים, למה לא עושים את אותה ועדה לתקציב ראש ממשלה? מה הבעיה? ואז לא יהיו חילוקי דעות.

תגיד, גפני, בנימין נתניהו זה כמו מלך?

לא ללכת עם ארנק, לא ללכת עם אשראי, לעשות כביסות בחו"ל. פתולוגיה, אבל למה אנחנו משלמים על זה? נאור, בבקשה. רגע, גפני, מה עם הכביסות בחו"ל? אני מחכה שיהיה שקט בוועדה. אני עזבתי את הליכוד. הליכוד לא רצה אותך, הליכוד פלט אותך.

עזבתי בטריקת דלת.

אתה תגיד לי, למה הציבור צריך לממן את הטיסות של גב' נתניהו? למה? אין לה תפקיד רשמי, למה הוא צריך לממן? את הטיפול באבא שלה מימנו. ולמה צריך חדר איפור? מה, אי אפשר להתאפר - - - הנה חבר הכנסת ביסמוט,

הוא מסביר לך, ולדי, שאם אתה לוקח בגדים בשווי 45,000 והופך אותם ל-80,000 אתה חוסך כסף לציבור. למה אין ועדה כמו שיש בשכר חברי כנסת,

שאלת השאלות - - - למה למה צריך לממן את הטיסות של גב' נתניהו?

השאלה היא מי מכבס את הבגדים ב-80,000, האם וושינגטון? תודה רבה. נאור, בבקשה. תודה רבה. קודם כל אני רוצה בראשית דבריי למחות על הצורה והדרך שמדברים פה אל חברי כנסת, למרות שאנחנו צעירים בגילנו, ואני מתכוון במיוחד לחבר הכנסת בועז ביסמוט. אני אודה לך אם תדבר קצת בכבוד. ריגשת אותי, תמשיך. בסדר, אתה מבין? למען הפרוטוקול אני אומר שההתנהגות שלך מבישה. הוא נעלב כי אמרתי - - - לא,

הוא נעלב.

כי אתה לא שמרת על זכותי ואתה לא שמעת איך הוא דיבר אליי. אז תגיד את הדברים,

התגבור במעון ראש הממשלה כולל עובדים אתיופיים? אם מתגברים. - - - אני לא מתרגש ממך ואתה לא מרשים אותי.

רבה, בועז ביסמוט, אתה לא תטיף לנו מוסר פה.

שבמשך שנתיים וחצי ישבת והיית שופר של כל מה שקורה פה.

אין לי שום תסביכים,

אין לי שום תסביכים. אתה אדם מתוסבך, אתה אכול רגשי נחיתות.

ישבת שנתיים וחצי ובאולפן ושפררת את כל מה שקורה פה.

אז אל תטיף לי מוסר ואל תגיד לי איך להתנהג. הייתי בצד הנכון, עובדה שהיו בחירות בישראל. כן, כן, אתה ממש מהצד הנכון. בצד של הכתם של ההיסטוריה.

הדבר השני שאני רוצה לומר, וזה לצאת מהדיון הטכני. אני חושב שהדיון פה הוא מבזה, כי פעמיים אתם טועים בתזמון שלכם. כל פעם אתם מגיעים לפה בשעת משבר כלכלי. פעם ראשונה זה היה בקורונה, הגעתם לפה בוועדה בלי שום חשומה, כמו שאת אומרת ו - - - אני לא אמרתי,

אז אני אומר, בלי שום חשומה - - - סליחה,

המדינה רצתה חיסונים, אתה כל כך לא חכם. זה הזוי, טוב. ברוכה הבאה. אז בזמן שהאזרחים נאנקים ואנחנו בפני משבר כלכלי בגלל ההתנהלות הביזיונית שלכם בכל נושא בנק ישראל - - - אין לך מושג על מה אתה מדבר. בסדר, אתה עם המושג, באמת. אין לך מושג.

ברור, לך אין משכנתא. אתה לא יודע את זה.

מחירי החשמל עולים, העליתם את המחירים על המעונות ובזמן הזה שכל מה שקורה פה, בטח עם שער הדולר - - ולא ייאמן,

- - ואתם ממוטטים את כל הכלכלה הישראלית שעאלק אתם בניתם, בזמן הזה אתם מגיעים לפה בלי שום בושה ומבקשים עוד הקלות. ואם לא טוב לך, את יכולה לעבור לשם ולשמוע את זה. אז כרגיל התזמון שלכם מחורבן ואתם יורקים בפני כל מי שבחר בכם, תתביישו. אין לך משכנתא אז אתה לא יודע שצעירים פה קורסים בזמן שמבקשים מהציבור לממן את ההוצאות של משפחת נתניהו.

לא רק שאתה משתחצן על כולם פה אתה גם פריבילג, כי אתה באמת לא יודע - - - עליך זה קל. אגב, להשתחצן עליך זה קל.

למה?

אתה ממשיך עם זה, מעולה שאתה ממשיך עם זה. אתה שחצן ואתה מנותק מהציבור והגיע הזמן שכל מי שיושב פה יראה כמה אתם חבורה של מנותקים שבזמן הזה אתם מגיעים לפה ומבקשים הקלות לאיפור והוצאות ותחזוקה ושוטף.

עוד כמה זמן יש לו, אדוני היושב ראש? עוד כמה זמן? כמה שאני רוצה. הוא יורק עליי. חס וחלילה, אני מתנצל, זה בגלל שאני מתרגש. אני צריכה להיות עדינה. את עדינה מאוד. אני מתנצל שאני יורק בפנייך. אני מתנצל. מדי פעם זה יוצא לי, אני מתנצל.

אפשר לדאוג בבקשה לחברת הכנסת קטי שטרית למפית? תודה רבה. עמית הלוי. תודה, אדוני היושב ראש. האמת שבמושב הזה אני פעם ראשונה אצלך - - - גפני, מילות ברכה, הוא פעם ראשונה אצלך. אצלך במושב הזה, הייתי בעבר, אבל הפעם פעם ראשונה. לא, שמחים שחזרת. טיפ לך - - - משהו על השקל? יש לך משהו לומר על פיחות השקל? או שרק על הבגדים של ראש הממשלה צריך לדבר פה וחדר האיפור שלו? אוה, בדיוק, נעמה - - - נעמה. משהו לך יש לומר על פיחות השקל, כבוד יו"ר הוועדה? ועוד איך. נעמה, הוא כבר החליט. נעמה, הוא כבר עשה דיון והוא קבע שאין פגיעה בכלכלה. אני הצעתי בבוקר לסגור את בתי הדפוס של הדולר. אבל המשכנתאות, גפני. המשכנתאות, ריבית.

אבל נציג האוצר אצלנו בוועדה היום,

אמר שהוא לא מכיר שום בעיה.

האוצר עוצם את העיניים. מזל שהוא הגיע, נעמה. אגב, ולדימיר, מה שמעתי? שמעתי שנערכים עם עודפי התקציב מהפעם הקודמת בשביל הירידה בהכנסות.

אני אעשה היום תקדים, אני אוציא אותך. לא, חלילה. לא יהיה תקדים כזה. גפני, יש לה חסינות פה? יש לי חסינות אצל גפני. אחרי שהוא הוציא אותי את כולם הוא יכול להוציא. לא, לא, לא. הזכרתי שאני פעם ראשונה כאן. אני לא יודע אם תמיד זה ככה, אני לא בטוח, אז אני דרכך רוצה לומר לחברי האופוזיציה את הכלל שאתה מכיר אצלנו בהלכות ברכות, כשיש לך דבר שהוא עיקר וטפל אז מברכים על העיקר והטפל פטור. אז אני אומר עצה טובה לכם, חבריי לאופוזיציה, תתחילו להתעסק בעיקר ודווקא - - - תתחילו אתם להתעסק בעיקר,

אנחנו מתעסקים בציבור בישראל, מה יותר חשוב מאשר הציבור בישראל? כל הדיון מדבר על העניין שאתם לא מתעסקים בעיקר. אני אומר לעשות שאילתה, כמה עלתה המשכנתא לחברי הליכוד, כי נראה לי שלא - - - - - - רק שינוי משרדים והטבות למשפחת נתניהו, זה ליבת העיסוק שלכם. ולדימיר, תתחילו להתעסק בעיקר ולא בטפל. מה זה העיקר? ואני אומר את זה לחברת הכנסת - - - אני שואל באמת מה זה העיקר. חדר איפור, נסיעות לחו"ל, זה העיקר? להיפך, העיקר זה האתגרים המדיניים, הכלכליים. אז מה זה קשור לדיון הזה? אנשים לא גומרים את החודש, אתם

במקום, במקום - - - - - - מולטי מיליונר שרוצה עוד תקציב ביגוד, המולטי מיליונר שעושק את הקופה הציבורית. למה לבקש את זה בכלל? של מי היה הרעיון לבקש את הדבר ההזוי הזה? רון, אני אענה לך. במקום לפנות למשקיעים שלא ישקיעו בישראל - - - אף אחד לא עשה את זה. נו באמת. במקום ליצור בהלה, תתרכזו בדברים

ואם יש מישהו שעשה את זה - - - אני אענה לך למה עשינו את זה, אני אענה לך. לא, אבל אי אפשר סתם להגיד.

פנה למשקיעים?

אני אענה לך ול - - - לא, אבל אתה אומר שמישהו דיבר עם משקיעים. זה חמור מאוד, מי דיבר איתם?

מי זה הבן אדם הזה?

יש סעיף מועדוני חשפנות ליאיר נתניהו? אולי הוא רוצה? אוי נו נעמה, באמת די, מספיק עם זה. לא, זה רק המיליונרים של ביבי. עזוב, זה נמוך מדי.

באמת נמוך, זה באמת נמוך. מה זה הדבר הזה? לא שאלתי אותך על ה-50 מיליון, די. אל תהיי צבועה עכשיו. איזה 50 מיליון? זה שקר, שקר, שקר. איזה 50 מיליון? שקר, שקר.

אני רוצה לראות את המסמך הזה. רצינו לבדוק, לא נתנו לנו. תעשו, תבדקו, תקימו עכשיו ועדת חקירה, מי מנע מכם. זה כמו ה-54 מיליארד, זה כמו שההורים שלו לא יהודים. די עם השקרים האלה כבר. זה שקר ועוד שקר ועוד שקר.

תעשו ועדת חקירה. קטי, אי אפשר כל פעם לזרוק סיסמאות בלי כיסוי. תגידו פעם אחת, הוא אומר שמדברים עם משקיעים - - - אתה לא קיבלת רשות דיבור, אני מבקש להפסיק. כולם מדברים. לא, אז כולם לא עושים בסדר. אני מרגיש שאתה נטפל אליי. אם כולם יבקשו החזר הוצאות גם אתה תבקש? אני רוצה להשלים. אני רוצה לענות לחבר הכנסת רון כץ ולחברת הכנסת פרקש.

מדברים איתי, גפני. בסדר, תשמע, אתה יכול לא לשמוע. חברת הכנסת פרקש, את שאלת למה שלא היועצת המשפטית תקבע וכו'. אנחנו בוגרי התריס, את מכירה את התריס? לא, לא מכירה.

רגע, היושב ראש - - - לא, הוא באמצע. אורית, מספיק. הוא פנה אליי. והיו חמישה דיונים, אדוני היושב ראש, חמישה דיונים, חמישה דיונים של היועצת המשפטית למשרד ראש הממשלה על התריס. ואני אומר לכם במלוא הרצינות,

אתם הייתם במשלחות עם ראש הממשלה הנוכחי בהודו, כמה זה קפץ, שני מיליארד דולר,

במה הוא מתעסק? אתם מתעסקים בשטויות, בשטויות, תוקעים מקלות בגלגלים בשטויות, חמישה דיונים, אלעזר שטרן, על שטות של כלום. בזכות מה זה קפץ?

עד שהגענו לדינה זילבר - - - אתה רק מחזק - - - רגע,

אנחנו כאן עושים, כמו שאמר היושב ראש - - - בזכות התריס. כמו שאמר יושב ראש הוועדה ויושב ראש הקואליציה, כמו שאמרו כאן, אנחנו כאן עושים בדיוק את זה כדי למנוע לזות שפתיים. אז אתה רוצה לעקוף את היועצת המשפטית? אתה רק מחזק אותי. כי אם היה לי חשד, ישב מולי המנכ"ל ואמר לי: לא, אנחנו נעשה - - - מה שקורה עכשיו - - - נאור, איך אפשר לפתוח תרומות בביט?

אורית, זה לא יעזור, עם כל הכבוד.

מה שקורה עכשיו, מה שקורה - - - לא, גפני, בזכות מה קפץ השני מיליארד דולר? אני אגיד לך, בזכות אלה שברחובות. היושב ראש, אני העליתי נקודה שמייצרים פה הסדר שאין כמותו בכל המדינה, רק בהסדר הזה המנכ"ל עוקף חשב ויועמ"ש. למה עוקף? אני הייתי שרה, הייתי מאוד שמחה שהמנכ"ל שלי יאשר לי הכול.

אבל אני עברתי חשב ויועץ משפטי. אורית, אני אוציא אותך.

אבל הוא פנה אליי עכשיו והוא מסביר לי שעושים את זה כדי לעקוף את היועצת המשפטית. אחרי שאת הסברת שמנכ"ל הוא אוטומטית חשוד. זה חמור מאוד, חמור מאוד. אחרי שאת הסברת שמנכ"ל משרד הוא אוטומטית מושחת וחשוד. זו ממשלה מושחתת, מושחתת.

כי בעצם הוא אומר לי: אנחנו רוצים לעקוף את היועצת המשפטית, את צדקת. אני לא מבינה מה קורה פה, זה הרי יחול על כולם.

מה עושים הדוברים שלא הספיקו לדבר. אני מבקש להודיע, אנחנו נודיע על המשך הישיבה ועל ההצבעה. יכול להיות שזה יהיה בהמשך היום, אני צריך לדבר עם יושב ראש הכנסת. החודש הזה? אני אודיע מבעוד מועד לכל החברים. אני רק אומר, אני לא אאפשר יותר את הפסטיבל הזה,

מי שירצה לשאול שאלה ישאל שאלה, יקריאו את הסעיפים ואנחנו נצביע עליהם. תודה רבה, הישיבה בשלב הזה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:31.